אנחנו פותחים את הדיון. אנחנו נעשה את זה די קצר. שלום לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לארגוני הנשים, לנציגות משרדי הממשלה. היום אנחנו נדון בנושא: טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן. מי יציג את תמונת המצב? אני אגיד שוב שהיינו צריכים לדון לגבי החוק לסירוס ופגיעה ברשות לקידום מעמד האישה, וזה היה צריך להידון בוועדה הכנסת לאיזו ועדה זה ילך. מן הסתם, זה צריך להיות בוועדה הזאת. הם יכולים להגיד גם שהם רוצים לסגור את הוועדה, את מבינה? זה השלב הבא. זה השלב הבא. זה השלב הבא, שרוצים לסגור את הוועדה לקידום מעמד האישה. למה לא דנו בזה? השערה שלי בסבירות מאוד גבוהה, כי יש הרבה מאוד ארגוני נשים היום, בתוך הבית הזה, כתוצאה מכנס חירום שעשינו, ועל כן לדעתי הם החליטו לעשות הפסקה. אז הם דוחים את ההחלטה. הפסקה, הפסקה. טוב, נעשה "רילוקיישן"

ביקורת ומעקב טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ומניעתן. כמובן שאנחנו רוצים למקד את זה על הביקורת בשלטון המקומי. דב לסקר ממשרד הפנים, מנהל תחום מדיניות ובקרה, בבקשה. שלום, קיבלנו את הדוח בימים האחרונים, הדוח שפורסם לביקורת מעקב. אנחנו לומדים אותו ועובדים על התשובות. מתי קיבלתם אותו? בימים האחרונים. ב-4 ביולי? ומה כוונתכם, כי אנחנו רואים את תמונת המצב. בכוונתנו לבדוק את הליקויים שמופיעים בו ולתת מענה בזמן שניתן לנו.

לאחר שנבחן את זה, אנחנו - - אוקי, אז מה אתם עושים בינתיים? הרי לא צריך דוח בשביל להבין שיש מציאות.

זה דוח ביקורת שלא עשיתם כלום בדוח הקודם. עשינו. אז בוא נשמע מה עשיתם? עשינו הגדרת תפקיד לאחראי על מניעת הטרדה מינית. עשינו את הדברים שהם באחריות המשרד הגדרת תפקיד לאחראי על מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות. עשיתם את זה? עשינו את זה.

שמתם הגדרת... הגדרת תפקיד. חלק מהאחריות שלנו זה הגדרות תפקיד ברשויות המקומיות אז הגדרנו את הגדרת התפקיד. יחד עם הממונה על השכר באוצר יצרנו תגמול עבור הממונות על הטרדות מיניות - - שזה בדרך כלל ממונה על מעמד האישה - - לא, זה בנפרד. זה שני תפקידים שונים לצורך תגמול גם לזה וגם לזה. יצרנו את התגמול הזה שיצא ב-2020. זה הדברים שעשינו. בסדר. אז אני רוצה להקריא לך את המסקנות שלנו מה-12 בפברואר 2018, אז הייתה יושבת הראש חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ונעשה דיון על כל מה שקשור בטיפול ברשויות מקומיות והטרדות מיניות. המסקנה הראשונה: "הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי סבורה כי קיים כשל גדול בדרך הטיפול של הרשויות המקומיות בתופעות ההטרדות המיניות". זה יחד אתכם, כשאתם הייתם כאן, המסקנות האלה וההנחיות של הוועדה שניתנו, "שהדבר מחייב פיקוח ורגולציה לטיפולן בנושא". אז המחלקה שלך,

הוא האמון על הנושא לפי מה שאני מבינה? אנחנו אמונים על העובדים ברשויות המקומיות. אתה אחראי מדיניות? כן, מתעסק במדיניות. אז אחת הבעיות המרכזיות היו הגדרת התפקיד הממונות למניעת הטרדה מינית, ואתה טוען שאם החשב - - לא, אנחנו הגדרנו את הגדרת התפקיד. תקריא לי את ההגדרה, כי הרבה פעמים הן מצויות תחת לחצים פוליטיים ברשויות. ההגדרה לא נמצאת בחוק? הגדרת התפקיד? כן. יש הגדרות מסוימות שמופיעות בחוק, יש עניין של להגדיר את זה בצורה שבה נמצא ברשויות המקומיות כדי שידעו איך לפרסם אצלם ברשות. גם הגדרות אחרות שמצויות בחוק אנחנו עושים את ההשוואה לאוגדן תיאורי התפקידים ברשויות המקומיות, שבו אנחנו יוצרים הגדרת תפקיד לרשות. מה שמחייב אותם זה החוק. בדרך כלל, הגדרת התפקיד מסדרת להם את זה בצורה שבה הם יכולים לפרסם את זה ברשות. אז זה המלצה או שאתם מחייבים אותם? לא, הגדרות התפקיד הן חובה. גם בתוקף תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ברשויות המקומיות, יש חובה להיצמד לאוגדן תיאורי התפקידים של משרד הפנים כאשר מפרסמים מכרזים ברשויות המקומיות.

אנחנו צריכים להגדיר את תיאורי התפקידים כאשר כמובן החקיקה היא המחייבת, אם זה תפקיד שמוגדר בחקיקה אך אנחנו מנגישים את זה בצורה שבה הם יכולים לפרסם את זה בצורה - - אוקי, אז אחת ההמלצות הייתה הגדרת תפקיד, שאתה אומר שעשיתם את זה. אחר כך אני רוצה לשמוע מה ההגדרה. 21 בנובמבר 2019, שזה העדכון האחרון שיצא. ייעוד התפקיד לאכוף את האיסור על הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. תחומי האחריות: טיפול בתלונות וייצוג העובדים בנושא הטרדות מיניות והתנכלויות מול הרשות המקומית. הנגשת מידע והעלאת המודעות וקידום הסברה בנושא הטרדה מינית והתנכלות, מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים.

פירוט הביצועים והאחראיות על הטיפול בתלונות וייצוג העובדים בנושא מול הרשות המקומית יש פה הגדרה שלמה, מספר עמודים - - האם אתם מפקחים על זה שזה מתבצע כי במקביל ביקשנו סיוע הכוונה וייעוץ שוטף בביצוע התפקיד הקשה זה. אנחנו לא הגורם שיכול לסייע בביצוע התפקיד כאשר אנחנו לא המשרד המקצועי העוסק במניעת הטרדות המיניות. אבל עכשיו רוצים לסגור גם את "כבשת הרש" שהייתה. אז מי כן? לא, התפקיד הזה לא מחייב בהוצאת מכרזים. לתפקיד הזה בדרך כלל ממונים מתוך עובדי המשרד. השאלה שלי היא האם דאגתם לבדוק כמה מהרשויות עשו מינויים בתקופה הזאת? כמה יש להם? האם הם עושים את העבודה שלהם? הרי זה באחריות שלכם, התפקוד. האחריות שלנו היא להגדיר את התפקיד. האחריות שלנו היא לוודא - - מה זה "שלנו"? של המשרד כולו או של היחידה שלך? אנחנו לא הגוף שמנחה איך לפעול ואיך לעשות את זה, אנחנו לא הגוף המקצועי שעוסק בנושא של הטרדות מיניות. אתם לא הגוף שבודק אם הרשות ממלאת אחרי החוק וכן ממנה עובד מטעמה או עובדת, להיות הממונה על הטרדות מיניות? זה לא התפקיד שלכם? כמו ביועצות אני יודע שזה תפקיד שר הפנים לבדוק אם יש יועצת או לא. ההבדל הגדול בין יועצת לבין ממונה על הטרדה מינית ויועצת למעמד האישה ברשויות מקומיות זה תפקיד שמעצם היותם רשות מקומית, הם מחויבים. לעומת זאת, ממונה על הטרדה מינית - - אז זה כמקום העבודה, כמעסיק. אז הם כמעסיק, כמקום עבודה ולא כרשות מקומית. אז את זה משרד העבודה צריך לבדוק, כן? זה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים להסדיר וגם להבהיר את החוק כי אם בסוף, גם משרד העבודה לא מבין שהוא צריך לפקח על התפקיד ועל הביצוע ועל הסיוע ועל ההדרכה, כי הוא טוען שין פה... האם יש מישהו שאחראי לבדוק או למחות על הטרדה מינית? לינא, את רוצה לעשות לנו סדר? אז לינא סאלם ממשרד המשפטים, בבקשה. אז ככה אמנם נכון,

טבלה מסודרת שבה התייחסנו לכל אחת מההמלצות. אנחנו גם רואים שזה בהלימה למה שפורסם בזמנו בטיוטה אצלנו. על-פי דוח מבקר המדינה, על משרד הפנים לדאוג למינוי אחראיות ברשויות המקומיות כגורם מאסדר. אני כן מבינה את ההיגיון שמדבר עליו משרד הפנים, שבא ואומר שככלל, קיום חובות של מעסיק זה נושאים שתחת אחריות משרד העבודה ושוויון הזדמנויות בעבודה ויש לזה תפקידים כללים אבל כגורם מאסדר ומפקח על רשויות מקומיות יש תפקיד למשרד הפנים. מה שהצעתי למשרד הפנים זה שנשב על הדוח הזה ונכין התייחסות מפורטת בהתאם לדוח שפורסם, נלבן את זה - - יחד עם משרד העבודה גם.

משרד הפנים ומשרד העבודה - - כדי שנבין בדיוק. אני כן ממליצה בחום שיהיה דיון מעקב בהתאם לשיח שנקיים בתוך המשרדים על איך ליישם את דוח מבקר המדינה בצורה מיטבית, ושנציג את זה לוועדה בראשותך. כמה זמן ייקח לכם?

אנחנו נפעל לפיו.

מרכז השלטון המקומי, שלום. שלום. כידוע, המרכז לשלטון מקומי הוא לא הרגולטור של נושא מניעת הטרדה מינית אבל הוא לוקח על עצמו לעשות הכשרות. אנחנו גוף שמכשיר את עובדי השלטון המקומי, בפרט גם את הממונות למניעת הטרדה מינית שכבר מונו על-ידי הרשויות. אנחנו עושים להם הכשרות כל שנה. מדי שנה אנחנו עושים קורס מקיף מאוד, הכי מקיף במשק הישראלי, והוא מאוד ספציפי לטיפול של הרשות המקומית. בנוסף לזה, עושים גם ימי עיון. אנחנו בכל ההכשרות ובכל הפלטפורמות שאנחנו מפיצים, אנחנו מבקשים מכל העוסקים בדבר, לרבות ראשי הרשויות, להתקין תקנון ולפרסם אותו על-פי החוק ולמנות אחראי או אחראית על הנושא. אנחנו מבינים שיש רשויות שלא מינו, וזה כן באחריות משרד הפנים. גם זה משרד העבודה?

זה לא מה שמצביע הדוח. חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה מעניק למשרד העבודה להטיל עיצום כספי על מעסיק שלא פרסם תקנון, ויש לו חובה לפרסם על-פי חוק, שיהיה ברור. הזמנו את נציג משרד העבודה? אבל לצערי, זה נושא שאנחנו צריכים לבדוק איך אפשר לייעל אותו כי פחותים המצבים שבהם עושים שימוש בסעיף הזה, גם אי מינוי אחראית וגם אי פרסום תקנות. למרות שלפי דוח המבקר, הם כן מבקשים שמשרד הפנים יקבל דיווח על מינוי של אחראי. אבל הוא לא יכול להטיל את העיצום הכספי. לא להטיל את העיצום אבל כן לפקח, זה מה שאני אומרת. אז רגע, אני

תרשום לך: קח את הדוח, תבדוק גם מעבר לדוח, מי הרשויות שלא מינו ממונה להטרדות המיניות. אתם תוציאו לכולם התראה על כך שהם לא מינו, גם אם הם - - - הסנקציה. בישיבה המשולשת שאתם תעשו עם משרד העבודה, אתם תדאגו גם להתחיל להפעיל את הסנקציות שיש והעיצומים הכספיים שמשרד העבודה יכול לעשות. לצד זה, אין לכם את הפריבילגיה להתבטל מעבודה כמשרד הפנים. אז אני מבקשת ממך להוציא את זה תוך שבוע ימים קח לך יומיים,

ארבעה, למצוא את הרשימה של הרשויות שלא מינו, תוציא את המכתב, ואם אתה רוצה שזה יהיה במשותף עם משרד העבודה תעשו את זה במכתב משותף אבל זו הציפייה שלי כדי שגם נקבל אחר-כך את כל המכתבים והתשובות. נכן טבלה עם כל ההערות ומה ההתייחסות ומה הסטטוס?

נדמה שאתם יודעים לעשות עבודה משותפת, דב, עם לינא הנהדרת, שבפעם האחרונה לא נתנה לנו מספיק... אבל אני יודעת שהיא עושה חיל בתחום הנשים. שאלה: האם ישנם קריטריונים ברורים מי יכול או יכולה להיות אחראי/ת בתוך הרשות? יש הגדרת תפקיד שהוא הקריא אותה קודם. מן הסתם, זה כנראה אנשים שעומדים בתנאי הסף, אבל מה שכן מטריד זה שהרבה פעמים האנשים האלה יכולים להיתקל בסביבה עוינת בתוך העבודה כי כל מי שהוא שומר סף, ובטח בעניינים אישיים על רדיפה, פגיעה מינית וכולי, הוא משחק באש.

צריך לדעת לתת להם את כל המעטפת, כולל ההכשרות שמדברת עליהן ספי, מה עומד לרשותם וכולי. ואנחנו, כשלטון מרכזי, חייבים לעזור לשלטון המקומי להתקדם בעניין הזה. ספי, השלימי את דבריך. אני סיימתי. אנחנו באמת שוקדים על ההכשרות. בשנים האחרונות ניסינו להרחיב את ההכשרות ולהזמין גם את היועצים המשפטיים של הרשויות, שמלווים את הממונות וגם מנהלי משאבי אנוש, וניסינו להרחיב את המסה - - אתם לוקחים גם את היועצים המשפטיים כן, אנחנו מזמינים אותם להיות חלק מההכשרה הייעודית הזאת של הממונה בתוך הרשויות המקומיות כי את נגעת בזה יש ניואנסים שבמקומות עבודה אין אותם ויש אותם ברשויות מקומיות, ולכן הקורס שלנו הוא ממש כמו משפך לרשויות, לטיפול הרשויות המקומיות. כתוב לי שמהרשות למעמד האישה צריכה להיות פה סיגל אבנון,

לא. מאיה בנימיני? לא. אושרה יוסף פרידמן, סמנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה? לא. ככה נראית ההרתעה ואיך ממשלה מהלכת אימים על רשות ובעלות תפקידים ברשות. זה מאוד מטריד אותי שהן לא פה כי הן תמיד נמצאות פה. זה מצב מאוד עגום, לצערנו. שאלה, ברשותך: רציתי לשאול מה הקריטריון לקביעת היקף השעות של אותה ממונה ברשות מסוימת? זה אחיד? זה לפי גודל ישוב? לפי גודל עובדים? מה הקריטריונים? היועצת המשפטית עונה לך. כבר בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובת מעסיק), מגדירים את המינוי של האחראית, לאו דווקא ברשויות מקומיות אבל זה נותן איזו שהיא מסגרת וזה אומר שצריך למנות אדם מטעמו לאחראי, יותר מאחראי אחד אם יש בכך צורך כדי לאפשר גישה נוחה מבחינת מספר מקומות העבודה והפיזור הגיאוגרפי. זה צריך להיות אדם שמתאים למילוי התפקיד מבחינת הכישורים, הניסיון, המעמד המקצועי, מבחינת יחסי האנוש, מבחינת בקיאות בחוק, בתקנות ובהוראות התקנון. צריך למנות ככל האפשר אישה, גם זה כתוב, ואם יש יותר מאחראי אחד, לפחות אישה מבין השניים ואז מונים את התפקידים. לא, אבל כתוב כללית. השאלה אם זה מעסיק קטן או מעסיק גדול. עד 10 עובדים, מעסיק יכול למנות את עצמו כאחראי למניעת הטרדה מינית ואילו מעל ל-10 - - נכון. - - - אין היקף שעות ספציפי, יש תוספת תגמול שהיא אחידה לגבי - - - ברשויות המקומיות יש תגמול - - מהי התוספת, אפשר לדעת? ממתי זה? ממתי התוספת הזאת? מ-2020. הנחיה משותפת של הממונה על השכר ושל - - איך זה בא לידי ביטוי,

התוספת, זה תלוי באיך מועסקת העובדת.

דרגה זה בדרגה אחת מעל. אם זה בדירוג החינוך, חברה ונוער, זה בתוספת שקלית של 700 שקלים למשרה מלאה. 700 שקל? זה תוספת על המשכורת שלה. מה, אתם יודעים כמה שעות עבודה זה? זה לעובדי החינוך. מי שבחוזה אישי, נגזרת שכר מנכ"ל זה 2.5% תוספת - - אפשר לדעת מה הממוצע של חוזים כאלה? אין לי דרך לדעת כמה מועסקים דרך חוזה אישי - - לא כמה. אני שואלת מה מקבלים בדרך כלל בחוזה אישי? בחוזה אישי, נגזרת שכר מנכ"ל מי שבהגדרה של מנהל מחלקה, זה 30%,40% משכר מנכ"ל. זאת אומרת שתוספת של 2.5% זו תוספת משמעותית - - כמה? זה תלוי בגודל הרשות. ברשויות ברמה 1 שזה עד 5,000 תושבים, שכר מנכ"ל הוא בסביבות ה-30,000 שקלים, וברשות גדולה, של מעל 250,000 זה בסביבות 40,000 שקלים. אז 2.5% זה אומר סכום מאוד גדול מעל ה-700. שמה? בחודש?

את מבינה שהממונה יכולה לקבל 700 שקל תוספת, ובמקרים אחרים היא יכולה לקבל משהו בסביבות 4,000 שקלים. אנחנו רוצים את המפתח כדי לראות שזה באמת מספיק מתגמל, בטח שכל פעם מדובר בתפקידים שיש שם באופן מובהק שירות לנשים כי גם יש נפגעי הטרדה מינית, עדיין נשים יותר נפגעות. אנחנו רואים שזה וולונטרי או לא מתגמל, אז נשמח לקבל את המפתח. אני מעבירה ליועצת המשפטית לשאול שאלה ואז אני רוצה להקריא חלק מהמסקנות. רציתי לדעת לפי חוק הרשויות המקומיות צריך למנות גם יועצת לקידום מעמד האישה, זה תפקיד אחר ונפרד מהאחראיות. עד כמה אם יודעים אם יש חפיפה בין מילוי התפקיד הזה, שאז היועצות הופכות להיות גם אחראיות על הטרדה מינית או שיש רשויות שבהן זה תפקידים נפרדים.

לא בדקנו, כמו שלא בדקנו את הנושא של המינוי. הם לא בודקים כמה יועצות יש. זה לוקח אותי לכך שגם בדוח הזה, כמו בדוח הקודם, "מצביע על כך מבקר המדינה כי משרד הפנים לא דרש מהרשויות המקומיות לדווח במסגרת דוחות מצבת כוח האדם, וזה לחלוטין במגרש שלכם, על מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית. אני מבקשת שתתקנו את הליקוי הזה כי אין בידי המשרד מידע על פעולות המניעה שנקטו הרשויות המקומיות, על מספר התלונות שקיבלו, על טיפולם בתלונות ותוצאות הבירור ועל הפעולות שנקטו בעקבות התלונות". אגב, יש פה התייחסות נרחבת לגבי התפקיד שלכם בכמה וכמה נקודות ואתם צריכים לתקן את זה. נעשה את זה במסגרת הדיון המשותף עם משרד המשפטים. הבעיה האמיתית היא שיש לה בכיר, ולא משנה כמה היקף השעות שלה, ולא משנה אם היא במשרה נפרדת, אין לה כלים כנגד בכירים ברשויות מקומיות. זו סוגיה שנגזרת בתוך המציאות. אני אומרת שקודם כל אנחנו,

נבין מי לא מיישם בכלל את הוראות החוק. אנחנו צריכים לדעת מה תמונת המצב,

מי לא יודע, וזה כבר מ-2018, מסבה את תשומת ליבי מנהלת הוועדה, שכבר ב-2018 הייתה קריאה, פה יש לנו דוח שיצא על-ידי מבקר המדינה ביולי וזה אומר שאין להתנער מהדברים האלה. משרד הפנים לא יכול להתנער מזה כי יש לכם את הכוח של עניין מצבות כוח האדם. כן יש לכם את הכוח להוביל לכך שהם יבינו שהנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלכם. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לאורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, לומר את דברה.

תודה רבה. אני חייבת להגיד שאני מאוד מצטערת לשמוע את הממצאים.

יזמנו בזמנו, בשיתוף שלי יחימוביץ', בשנת 2018, את הדוח הקודם שהיה, שחשף את הליקויים האדירים שיש בטיפול בהטרדות מיניות ברשויות מקומיות. אנחנו גם רואות בשטח את הממצאים האלה ואת הנפגעות שמגיעות אלינו וחוששות להתלונן, ואת הממונות שנמצאות איתנו בקשר ומספרות לנו שראש העיר לא בהכרח מחויב לתת לממונה לצאת להכשרה.

אנחנו נפגשות עם ממונות גם מהחברה היהודית וגם מהחברה הערבית, שמספרות לנו שהן לא יכולות לצאת להכשרות והן מתקשרות אלינו לבקש מידע. את באמת עושה עבודה נהדרת אבל הדאגה הגדולה שלי - - אז הם עושים את זה באופן וולונטרי - - לא,

יש לזה תפקיד מרכזי - - זה על חשבון ימי עבודה לפעמים. - - להיות ממונה או אחראית על מניעת הטרדה מינית של נע"ת נוסף על תפקיד. ואם ראש הרשות לא בא לו שהיא תצא, אז הוא לא נותן. בפועל, יש חוק נפלא למניעת הטרדה מינית שהופך לאות מתה, והנתונים חוזרים על עצמם. אם הממצאים של הדוח שאחת מתוך כל שבע הנשים שנזכרו, וכולנו יודעות על תת הדיווח, והן מספרות שהן חוו הטרדה או מכירות מישהי שחוותה הטרדה, ומסתכלת עלי חברת הכנסת, על החברה הערבית אנחנו נמצאות בקשר הדוק עם ממונות מהחברה הערבית, ששם המצב הרבה יותר גרוע, ובפרט עכשיו, כשיש אלימות כל-כך גדולה בחברה הערבית, למי יש זמן או סבלנות להתעסק בנושא לכאורה קטן כזה, ככה אנחנו שומעות את זה מהשטח - - לא, גם למי יש את האומץ. חד-משמעית. חד-משמעית. את צודקת לחלוטין כי לקווי הסיוע שלנו מגיעות תלונות מהחברה הערבית על נשים שמוטרדות בתוך הרשות, והן יודעות שאפילו אבא שלהן מתקשר ואומר שאם הם יתלוננו, בתוך עיר קטנה, בתוך רשות קטנה, אין שום מנגנון. אז אני רוצה להגיד שהחוק הזה, בלי שמשרד הפנים יפעל בצורה אקטיבית ויפקח כמה מונו כל שנה ויהיו דיווחים לוועדה החוק הזה יהפוך לאות מתה. גם הסוגיה של לצאת להכשרות שיהיה דיווח ואולי צריך לעשות תיקון לחקיקה מתי שהוא - - בעצם את אומרת להחיל את תקנה 9 גם על רשויות מקומיות בעניין דיווח, בעניין מינוי - - חד-משמעית, כי זה אולי הרגולציה המינימאלית שיש אבל היא משמעותית. ובלי זה, נמשיך לעשות אני באמת רוצה לברך את מבקר המדינה על המעקב אבל בלי זה, גם הדוחות של - - אסור לנו שזה יישאר רק בדוחות, ואנחנו נעשה על זה דיון. אני רוצה לתת ליעל יחיאלי. אימאן, לא נורא. אני מייסדת מיזם

אני רק אגיד שהמפתח שלנו נמצא אצל ראשי המועצות. במקרה יש רק 14 נשים ראשות מועצה וכל השאר הם גברים. ראש מועצה ששם את זה בראש סדרי העדיפויות, אז היועצת שלו הולכת להכשרות ומקבלת את השכר וכולי.

אני חושבת שבדיון הבא צריכים להיות כאן ראשי מועצות וראשי עיריות כי הם הסיפור. היועצות, אנחנו פוגשות אותן, הכלים שלהן מאוד-מאוד - - אבל לפני שאנחנו דורשים מהם, אני רוצה לדרוש מהמדינה וממשרדי הממשלה,

אני מסכימה איתך, ואני גם לא צריכה ראש אישה בשביל שתטפל בזה כי גם לגברים - - נכון. אז אם ראש השלטון המקומי, חיים ביבס, אם הוא ישים את זה בראש סדרי העדיפויות זה יקרה. בסדר. אנחנו יודעים שאנחנו ביום מטורף. "נבחרות" אני רוצה לתת לכם ואז יעל. אנחנו ממש זריזים. אני מארגון "נבחרות", אין לנו ייצוג בכנסת אבל יש לנו מה לומר ולכן אנחנו נמצאות כאן. למה אין לכם ייצוג? אנחנו ממליצים. אנחנו מנסות, משתדלות, הורדת לנו את האוויר. עוד יהיה לכן. עדיין אין לכן. אנחנו, הנשים החרדיות, שגדלות בחברה הסגורה ופחות חשופות למדיה ולזכויות שלנו. כמו כן, פחות מבינות את הקו העדין בין החברתיות להטרדות מיניות וכמעט ואין בבתי ספר חרדיים שיעורים בנושא מוגנות. הנושא אינו נתון לשיחה ומצב זה גורם לנשים חרדיות למודעות נמוכה ופגיעות יתר. אני נותנת עכשיו דוגמה, הסיפור של חיים ולדר: בנובמבר 2021 התגלה כי חיים ולדר, שהיה עובר עיריית בני-ברק, כי פוגע בעובדות, מטופלים ומטופלות שהגיעו אליו למשרד. יחסי המין עם נשים וניצולן לכאורה כאשר היותן של נשים חרדיות פחות חשופות למידע ולאפשריות שלהן. על-פי תקנות למניעת הטרדה מינית, חובה על המעסיק למנות אדם מטעמו ולאחראי, וימנה יותר מאחראי אחד אם יש צורך בכך כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי בהתחשב במספר מקומות העבודה ופיזורם הגיאוגרפי. אך למרות החובה ולמרות המינוי, ברשויות רבות ובעיקר בחרדיות, אין פרסום מי אחראי ומה דרכי הפנייה אליו. לאור סיפורו של חיים ולדר, מגיעות פניות רבות ומקרים קשים ששמענו עליהם במקומות עבודה ובכלל, ברשויות המקומיות בפרט. אנחנו מבקשות מוועדה זו לסייע לנו לקדם את הדברים הבאים: עובדות ועובדים רבים לא מכירים את האפשרות לפנות לאחראי למניעת הטרדה מינית. כשעובדת, אישה חרדית מגיעה לעבודה, לא אומרים לה מי האחראי אם יש לה בעיה כל שהיא. על כן, אנו מציעות כי יצטרפו לכל חוזי העבודה דרכי פנייה לאחראי על הטרדה מינית.

יוסבר באופן ברור מהן זכויות העובדת והעובד ומתי הקשר הופך להיות בעייתי. פעמים רבות, העובדת חוששת להיות במקום של עימות עם העובד, עליו היא מתלוננת, ואכן מוותרת על התלונה. לכן, אנו מציעות כי נפגעת שלא רוצה לעמוד במצב של עימות ותלונה פתוחה, תועבר מחלקה ללא עימות כך שגם כאשר אישה חרדית מעדיפה שסיפור הטרדתה לא יפורסם, תוכל להישאר במקום העבודה בדרך מכבדת ומכובדת. עובדות ועובדים המתפטרים עקב פגיעה בעבודה נותרים פעמים רבות ללא עבודה וגם ללא ליווי, כי הליווי המוצע לא סביר בנגישות. אנו מבקשות כי גם לאחר ההתפטרות תינתן אפשרות להתלונן ולחזור בחזרה לעבודה בתפקיד דומה ברמתו ואיכותו. אני אגיד עוד שתי מילים: עבדתי בעירייה ארבע שנים. היה סכסוך בעבודה, בעירייה. המנהל עזב ונכנס מנהל חדש שהיה אדם מאוד-מאוד עצבני, היה רודף אחרי לחדר האוכל ואומר: תסיימי עכשיו לאכול. אמרתי לו: רק כרגע התיישבתי. הייתי הולכת לשירותים, פתאום הוא צריך לשירותים. ראיתי שהוא ממש מטריד אותי. פניתי בצורה יפה למשאבי אנוש, ביקשתי בצורה יפה בלי לספר את הסיפור שאני רוצה לעבור מחלקה. הם פנו אליו, טובה בוריה הגיעה ורוצה לעבור מחלקה. הוא אמר להם: תקשיבו, היא עובדת לא טובה, אני רוצה שתעשו לה שימוע ונפטר אותה. את הפוגע השאירו ואת הנפגעת פיטרו. - - - שמענו כל-כך הרבה, ולכן זה מצריך מאיתנו לפקח אף יותר ולהשתמש בכל הסנקציות שלנו. אם לא היו סנקציות ולא הייתה לנו אפשרות והמחוקק בעבר לא היה חושב על זה, הייתי אומרת ניחא, אנחנו נצטרך ללכת ולתקן את החוק אבל אני חושבת שגם במצב הקיים יש כלים משמעותיים, גם למשרד הפנים וגם למשרד העבודה. הבעיה שזה לא מתבצע, ואני רוצה שתרשמו לכם לקדם את הנושא הזה בדחיפות. יעל שרר, בבקשה. תודה רבה. אני מנהלת את הלובי למלחמה באלימות מינית ואני אהיה קצרה. אמרה כבר ענת תקנה 9, וזה מה שרציתי להגיד אני חושבת שצריך להחיל את תקנה 9. בלי מידע, בלי נתונים, בלי פיקוח של הכנסת, זה ימשיך להיות באוויר, זה כבר שנים ככה ולדעתי זה משהו שצריך להתקדם איתו. אני גם אומרת שמשרד המשפטים כבר לא מעט זמן עובד על תיקון החוק למניעת הטרדה מינית. אני שואלת:

אנחנו רק שומעים על זה שנים, עשו שולחנות עגולים, השתתפנו בכל התהליכים זה צריך להגיע לידי גמר. אז דווקא יש חדשות טובות: אז קודם כל, את תקנה 9 ללא ספק אני מאמצת. אני כן אנצל את הבמה הזאת כדי להגיד שמי שנמצא פה בדיון, יכולים בבקשה לשלוח לנו ספציפית על רשויות מקומיות עד שבוע מהיום, ל-mhm@justice.gov.il . זו תיבת המייל של מניעת הטרדה מינית במשרד המשפטים. אני כן אשמח לקבל תוך שבוע ימים - - עד יום שני, ה-24?

עד ה-24 לחודש תשלחו לנו כי אנחנו, כשנשב בשולחן המשותף כדי להביא את הדוח עם כל המסקנות לוועדה, אנחנו נתייחס לזה. בנוגע לתיקון החוק - ברוך השם, השלמנו את הליך שיתוף הציבור שהיה מייגע, ארוך ומתיש. לא אמרתי את זה, אני אכחיש למרות שזה מצולם. אבל אחרי כל ההליכים שעשינו, סוף-סוף יש לנו תמונה שמתבהרת, יש לנו המלצות שגיבשנו ואנחנו עובדים עליהן כדי להיות כבר בדוח מאושר שנעביר לשר. אני כבר אגיד שאנחנו חייבים להעביר אותם לשר עוד לפני שמסתיימת תקופת הפגרה כי יש הצעת חוק בקנה ואם שמעתם על הצעת חוק פרטית בנוגע להטלת חובה על מעסיק בנוגע להעסקה משולשת, לא משנה, אז בגדול, אנחנו כן רוצים שיהיה תזכיר חוק ממשלתי שיסדר. הבעיה הגדולה ברשויות מקומיות וגם במקומות אחרים היא שדווקא אין גורם כללי מפקח ומנחה, שיכול לדון בסיטואציות שיש ניגוד עניינים מובנה, מה יכולה הממונה לעשות כנגד ראש עיר? מה הממונה עושה כשמעסיק לא מאמץ את ההמלצות שלה? מה עושים עם אחראית התחילה תהליך ופיטרו אותה כי היא לא הולכת לכיוון הטוב? מה עושים כשלא משלמים לה על שעות עבודה, ומה עושים כשאנחנו בכל זאת בפער מאוד גדול ממה שהמחוקק מנסה לעשות? וכמובן, כמה שיותר לתת כוח לוועדה, גם בדיווח. אנחנו רואים את זה. כשיושבים פה חברי הוועדה, ואין לי מספיק מחמאות לתת ליועצת המשפטית של הוועדה, שיודעים לשאול את השאלות הנכונות, יודעים בדרכי נועם להניע מהלכים ולעשות לנו את הביקורת הכל-כך נכונה ומדויקת, ובלעדיהן זה לא היה קורה. אז אנחנו חייבים לכם תשובות ואנחנו נשמח מאוד לתת את הדין והדעת אבל בנוגע לרשויות מקומיות היה לנו אמנם שולחן עגול שלא השתתפו בו הרבה והגיעו רק שתי עיריות שאצלן המצב מעולה,

- - ברור - - - באר-שבע? תודה. עורכת הדין שיר-אל נקדימון, ביקשת זכות לדבר? בבקשה. אז קודם כל, אם אני מתייחסת לדברים שלינא אמרה, אז יש לזה מילה אחת התנכלות. התנכלות מוכרת בחוק כפגיעה מכל סוג שהוא, שנובעת מתלונה על הטרדה מינית, תביעה על הטרדה מינית או ההטרדה המינית עצמה. אנחנו רואים שיש הרבה מקרים של התנכלויות עקב התלונות שמוגשות על הטרדה מינית, גם כלפי האחראית, כפי שתיארת כאן. אני חייבת לומר, כמי שמלווה אחראיות על החוק בהרבה מקומות עבודה, גם ברשויות המקומיות אני לא מבינה איך אפשר לעשות את התפקיד הזה בלי הכשרה. הכשרה, הכשרה, הכשרה. גם אחרי שהן עוברות הכשרה, והכשרות מצוינות של איגוד מרכזי הסיוע בכל הארץ, יש להן המון שאלות בזמן אמת, ובצדק. זה תהליך מאוד-מאוד קשה. אני עכשיו ליוויתי את אחת מהעיריות בשפלה בהליך שכל הזמן האחראית, שהיא גם יועצת ראש העיר שם, פנתה אלי בשאלות וליוויתי אותה ליווי צמוד. היא מישהי שבאמת יודעת ויש לה מודעות ועשתה את הקורס והיא מדהימה,

אני כל הזמן מחמיאה לה כי היא אמת מצוינת אבל אי אפשר לעשות את זה בלי הכשרה. אמרו לפני לגבי תקנה 9 תקנה 9 צריכה לחול על כל המעסיקים בארץ לדעתי. אמרנו את זה בשולחנות העגולים המצוינים שהיו, ואני באמת מקווה, כמו שאמרו כאן לפני שהיא התוצר של השולחנות העגולים. אם אתם רוצים לשמוע קוריוז: כשהתכוננתי לשולחנות העגולים פתחתי את העמדה שהגשתי, ומה היה התאריך? 28.2.21. ולמה אני זוכרת את זה? כי ילדתי ב-1 במרץ למחרת. אז זה היה יום לפני הלידה, עומר כבר כמעט בן שנתיים וחצי - - - - - אני רוצה להגיד לך בנושא של ההתנכלות: על-פי סעיף 269 לחוק העונשין, התנכלות היא עבירה שדינה שלוש שנים ומעלה, גם על-פי החוק למניעת הטרדה מינית ויש חובה לדווח ליועצת המשפטית לממשלה בכל מצב שרוצים לעשות הליך שיפוטי שזה בעצם השמעתי בגין התנכלות, יש חובה לדווח ליועצת, ולא עושים מספיק שימוש בכלי הזה. אז חשוב לדעת על זה. אבל את יודעת, המחיר יכול להיות הרסני כלפי הנפגעת שמתלוננת על זה, מחיר הרסני גם עליה. לא, אבל זה לא רק הנפגעת. תבינו, החובה לדווח זה על כל מי שרוצה לקיים הליך משמעתי שיש בו חשד להתנכלות חייב לדווח ליועצת המשפטית לממשלה. לא עושים מספיק שימוש בזה, זה לפרקליטות, אז גם את זה אנחנו נעשה. זה מאוד חשוב.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. צוהריים טובים לכולם. באמת נושאים כואבים עולים כאן וגם הנושא הזה, שלמרות כל מה שנאמר כאן, הוא עדיין פרוץ ומופקר ואין בו גבולות ברורים, ואני חושבת שמוטל עלינו, בוועדה, כבוד היושבת בראש, להגדיר את הדברים בצורה יותר ברורה, שתביא ליישום המטרה של התכנית, התפקיד, המניעה, לא יודעת מה עוד אפשר להכניס, עוד תיאורים לקטגוריה הזאת. אין ספק שצריך לאכוף, במיוחד במקומות כמו ששמענו, גם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית ובטוח שיש עוד מקומות שלא מתקיימת בהם האכיפה הזאת ולא נמצא האיש המתאים במקומות שיש אנשים שנמצאים ומופקדים על התכנית הזאת. העבודה צריכה להיות יותר ממוקדת וקונקרטית, והלוואי שנצליח מהוועדה לצאת עם דברים ברורים ולהגדיר מי כן יכול, מה ההיקף של השעות, איך קובעים את ההיקף הזה, מה התגמול ואיך בסופו של יום יכולים ויכולות להגן על אותן מוטרדות ומוטרדים. תודה רבה אימאן. לקראת הסיכום של הוועדה, אני רוצה שהיועצת המשפטית תקריא בגדול את הנקודות שעלו מהדוח, ומה אנחנו מסכמים אחרי הדיון הממוקד והקצר שהיה כאן. אז אני באמת אנסה בנקודות להעיר את הדברים, למסגר את זה ומה שעלה מהדוח של מבקר המדינה. בדוח הוא גם מציין נקודות שליליות שהוא מצא בביקורת וגם נקודות לחיוב, שהשתפרו מאז הדוח הקודם. דבר ראשון, נתחיל בנקודות השליליות דווקא: היקף תלונות על הטרדה מינית. מדובר באמת על היקף יחסית זניח וקטן, ואנחנו מכירים את זה גם מתחומים אחרים, שהיקפים כאלה מלמדים בדרך כלל על איזו שהיא בעיה, חשש להתלונן, מודעות ותת-דיווח, אז זו אחת הנקודות. דבר נוסף נעשה איזה שהוא סקר, וממנו עולה שדווקא תחושת הביטחון והמוגנות של העובדים היא יחסית נמוכה, וחלק הגדירו את המקום כמקום לא בטוח לעבודה. לגבי מינוי אחראי - - כל עובד שביעי, אם אני לא טועה. כן. לגבי מינוי אחראי וקביעת תקנון הרשויות שלא מינו אחראי ולא קבעו תקנון בביקורת הקודמת לא תיקנו את זה גם לקראת הביקורת הזאת. כלומר, יש פה משהו שמעמיק ולא נפתר. היכרות עם האחראי - - השאלה מה אפשר לעשות? אז עוד מעט נראה את זה במסקנות. מינוי אחראי 51%, זה מתקשר למה שנאמר פה, שלא הכירו בכלל את זהות האחראי, וזה משהו שצריך להעלות למודעות. משרד הפנים לא דרש מהרשויות לדווח על מינוי אחראי ואין שום פיקוח על זה מבחינת דוח מצבת כוח האדם. בנוסף, לא הייתה תכנית פעולה למאבק בהטרדות מיניות ברשויות מקומיות ערביות למרות שזה עלה כבר בדוח הקודם. ולמרות הביקורת הקודמת, עדיין לא נקבעו הנחיות ונהלים לטיפול של הרשויות ועל יישום החוק למניעת הטרדה מינית, שזה דברים שבפעם הנוספת כבר עולים כנקודות שצריך לשפר. מבחינת הנקודות החיוביות רוב הרשויות כן מינו אחראי. זה היה גם בדוח הקודם אבל זה משהו שצויין גם כעת. הגדרת התפקיד, מה שהציגו ממשרד הפנים בתחילת הדיון פורסמה הגדרת התפקיד וגם את הגמול הכספי, מה שהוצג לנו מבחינת ההנחיה. גם נקבעה ההכשרה שצריכה להיות בהיקף של 30 שעות לפחות, שזו גם נקודה חיובית. בנוסף, רוב הרשויות שלא קבעו תקנון כן תקנו את הליקוי וקבעו תקנון. הדבר האחרון איזה שהוא מהלך שיוזמת הרשות לקידום מעמד האישה בעניין הגברת המעורבות בתוך הפעולה של הרשויות המקומיות, וזה משהו שאמור להמשיך בעתיד. אלה הנקודות. עיקרי הביקורת וההמלצות של הדוח זה על הרשויות לפעול כדי להגביר את תחושת המוגנות של העובדים מפני הטרדות מיניות ולהשפיע על האווירה הארגונית לשם קידומה של סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית. הדוח גם אומר, ואנחנו נצטרף כוועדה: על משרד הפנים לדרוש מהרשויות המקומיות לדווח לו על מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במסגרת דוחות מצבת כוח האדם.

פה זה היה גם הנקודות החיוביות שהיה בהן שיפור. זה אומר שכשאנחנו עושים פעולות אקטיביות אז אנשים משפרים ולעיתים זה גם ראשי רשויות או ראשי מועצות שלא נתנו מספיק דגש, וכשיש גורם רשמי שפונה, הם מתקנים את הליקוי. על משרד הפנים להביא לידיעת כלל הרשויות המקומיות את ההחלטה בדבר תגמול כספי. אני משערת שעשיתם את זה ואם לא, אתם תעשו את זה. לחדד את העמדה שגם אחרי שמונה שלא בדרך של מכרז לפני פרסום ההחלטה, זכאי לקבל את התגמול.

זה צריך להיות מאוד-מאוד מחודד כי אחרת הם גם לא יקבלו. על משרד הפנים והרשות לקידום מעמד האישה לפעול לקידום מעורבות הרשות בתחום מניעת הטרדות מיניות בקרב רשויות מקומיות. כרגע, מי שעושה את ההכשרות זה באמת המרכז לשלטון מקומי, כפי שספי פירטה לפנינו, כמו למשל דרישה מהאחראים לדווח בכל שנה על פעולות המניעה שביצעו ומספר התלונות שהוגשו באותה רשות מקומית, זה מעבר להכשרות. על הרשויות המקומיות לפרסם באתר המרשתת את התקנות למניעת הטרדה מינית. את זה אני גם רוצה שתעשו ותבדקו את הדבר הזה. כמובן שיש פרסום של פרטי הקשר של האחראי. על משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות הערביות, לגבש תכנית פעולה למאבק בהטרדות מיניות ברשויות המקומיות הערביות, ששם גם היה תיקון של המינוי של הממונים אבל יש עדיין רשויות שלא מינו. אני אומר - - אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): וגם בחברה החרדית. כן, גם בחברה החרדית, ששם פחות נבדק אגב, פחות צוין בדוח. בגלל זה אמרתי החברה הערבית כי זה פחות צוין אבל לאור הדברים שנאמרו, אני מקבלת את הערתך. אני אומר כזה דבר, משרד המשפטים: נציגת משרד המשפטים יחד עם נציג משרד הפנים: אני מצפה שתעשו את הפילוח שאמרנו ותוציאו להם את המכתבים הנדרשים, לאותן רשויות. תעדכנו אותנו בדבר התשובות. כמו כן, אני חושבת שיש עדיין מחסור בנהלים וביישום. יש לעבוד על יישום החוק באופן מקיף, שזה משרד הפנים, ואתם לא תוכלו להתחמק מהעניין הזה, באופן חד וחלק. אני מבקשת מכם לשבת עם נציג משרד העבודה, שהוא בדרג בכיר, ולדאוג שהדברים האלה מתרחשים כדי שתגבשו גם נוהל יחד עם משרד המשפטים והפנים על כניסה לפעולה לאחר ההתראה, וכאשר יש הפרה של החוק. זה משהו שחייב להתחיל. זה לא שרשות תעשה מה שהיא רוצה ואף אחד פה לא יפעיל סנקציות שקיבלתם מכוח המחוקק. גברתי,

אנחנו נכנס בקרוב ואני לא רוצה להגיד טווח זמנים בגלל שיש לנו פגרה ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד עמוסה אבל אני רוצה שיהיה דיון המשך לעניין הזה כאשר אנחנו חוזרים לכנס הבא. עד אז, אתם תהיו מוכנים עם תוצאות. יהיה חודש? יהיה לכם יותר מחודש כי לדעתי אנחנו חוזרים ב-15 באוקטובר. יש לכם חודשיים, שלושה בשקט בשביל לעשות עבודה ולבוא עם תוצאות ולהגיד איך אתם הולכים לדאוג שנתקדם בעניין הזה. אני רוצה להודות לכל המשתתפים. אני סוגרת את הישיבה.

הישיבה נעולה.